אני מחדש את ישיבת ועדת הכספים.

חוק השכר הממוצע (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש). מי מקריא את החוק,

"הצעת חוק השכר הממוצע (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התשפ"א 2020 השכר הממוצע הוראת שעה 1.על אף האמור בהגדרה "השכר הממוצע" שבסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי , התשנ"ה 1995, ובסעיף 2 לאותו חוק, השכר הממוצע בשנת הכספים 2021 יהיה השכר הממוצע ביום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020). תיקון חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים הוראת שעה 2.בשנת הכספים 2021 יקראו את ההגדרה "השכר הממוצע במשק" שבסעיף 1(א)(1) סיפה לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים,

כך שבמקום "ערב קביעת הפיצוי" יבוא "ביום ד' בניסן התש"ף (29 במרץ 2020)"." תסביר. אני אסביר את העקרונות. תסביר את החוק. הבעיה שכל הזמן אתם מדברים על קרונות ואני מדבר על דברים מעשיים. השכר הממוצע במשק שקבוע בחוק - - - משפיע על שורה ארוכה של רכיבים תקציביים, בין אם ישירים ובין אם עקיפים. השנה השכר הממוצע במשק גדל - - - במשרד האוצר בצורה מלאכותית כי משבר הקורונה

שכר נמוך - - - לכן אנחנו ויתרנו על השכר. הכלכלה הלכה אחורה והשכר הממוצע הלך הרבה קדימה וזה קשר שהוא לא סביר - - - אתם מבקשים להקפיא את זה. אני מבקש שזה לא יחול על ניצולי שואה. יש שתי קצבאות שהקידום שלהן אמור להתבצע לפי - - - אחד זה נכי צה"ל, ושתיים זה ניצולי שואה. לגבי נכי צה"ל, משרד הביטחון עם משרד האוצר הגיע לאיזשהו סיכום. בסמכותו של שר האוצר לעדכן את הקצבה של ניצולי השואה.

דיבר איתי מאיר שפיגלר אתם תסכימו להוסיף את הלידות בחו"ל בחוק הזה? זה נושא שלא היה בהצעת החוק וגם לא קשור אליה. אז אתם לא מסכימים? למה לא עושים בהצעת חוק נפרדת - - - אני לא אכנס לעניין. אנחנו מבקשים להצביע - - - הוועדה מבקשת את זה. נביא את הבקשה בפני שר האוצר ונבדוק איתו את זה. אני עכשיו אדבר איתו - - - לא על זה,

שר האוצר פנה אלינו בבקשה ראשונית - - - אני מבקש להוציא את זה מהחוק. בכל מקרה זה לא חלק מתיקון החוק. שר האוצר יכול להודיע לוועדה שהוא פתר הנושא. אם אתה רוצה, נבדוק את - - - אני לא רוצה לבדוק. היועצת המשפטית, בבקשה, אני רוצה להחריג. יש תגמולים שקשורים לתגמול לחסידי אומות עולם, זה לא ניצולי שואה. אנחנו מדברים על קבוצות אחרות: חסידי אומות העולם ולוותיקי מלחמת העולם השנייה שהם מושפעים מהשכר הממוצע. זו לא קבוצת ניצולי השואה. אני מבקש להחריג גם את ניצולי השואה. הגמלאות שלהם מושפעות ישירות מהשכר הממוצע של הביטוח הלאומי כי התיקון הנוכחי הוא משפיע רק על השכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי. כל הוראה אחרת שלא מפנה לשכר ממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי אלא מפנה לשכר ממוצע לפי הלמ"ס, היא לא מושפעת מההוראות האלה. ניצולי שואה מושפעים?

לא ראינו אותם ברשימת ההוראות חוץ מאותן גמלאות שהזכרתי - - - מיכן מושפע מזה? למשל, קצבאות נכים? קצבאות נכים לא מושפעות. מושפע רק הדיסריגרד של הנכים. אבל הדיסריגרד אומר - - - אני מציע שהיועצת המשפטית תבדוק איתכם. אם ניצולי השואה לא נכללים בחוק הזה אז לא נכללים. אם ניצולי השואה נכללים בחוק הזה, אני מבקש להוסיף את זה להחרגה מהחוק.

יש עוד כמה אוכלוסיות - - - בדיוק. הממ"מ עשו פה איזושהי עבודה

אסירי ציון, אני לא יודע אם הם מושפעים מזה. גם אם כן, אז האוכלוסייה הזאת,

צריכה להיות מוחרגת.

אז הם חייבים להיות מוחרגים. זה דבר אחד. דבר נוסף, ניצולי מצור לנינגרד חייבים להיות מוחרגים מזה. לגבי מנטרלי צ'רנוביל, אני לא יודע אם הם מושפעים,

מה עמדתכם? אתם בעד או נגד? אני אסביר למה יש בעייתיות בבקשה של חבר הכנסת. בסוף, הקצבאות מוצמדות לשכר הממוצע כדי לבטא איזושהי הצמדה של יהיה מצב שהכלכלה תלך קדימה והקצבאות האלה יעמדו במקום. צריך להגיד, השנה הכלכלה הלכה אחורה. ההיגיון הכלכלי היה במשרד האוצר היו דיונים כאלה לקחת את הקצבאות האלה אחורה. לא רצינו להגיע למקומות האלה כי לא סביר בעיניו מבחינה ציבורית ומבחינתכם לקחת קצבאות אחורה. לכן השנה, עצם זה שמקפיאים את הקצבאות על אפס זה כשלעמו הטבה לאותן אוכלוסיות. צריך להגיד את זה, בשעה שרוב המשק הולך אחורה, להקפיא את זה באפס, זה כבר מתן הטבה לאותן אוכלוסיות. בו נלך לשטח נראה את האוכלוסיות האלה - - - אני לא אומר לרגע שאלה אוכלוסיות - - - שנייה. אני רוצה לשאול: אם יש אוכלוסיות שהחלטתם להחריג, במה הן שונות מאוכלוסיות שגם הרב גפני אמרתי וגם אני אמרתי. יש שתי אוכלוסיות, נכי צה"ל וניצולי השואה, שהמבנה ההסכמי איתן הוא כזה שהגידול שלהן בקצבה כבל חל באפריל ובאוקטובר בשנה הקודמת ולא בינואר הקרוב

שתי הקבוצות האלה, נכי צה"ל, שבעייתם נפתרה, וניצולי השואה שאתם מבקשים כרגע שנבדוק את זה נציג שר האוצר בחוץ, אני אבדוק איתו את הסיפור הזה אפשר קונספטואלית להחריג אותן כי לצערנו באנו כבר אחרי הזמן מבחינתנו ולכן זה כבר - - - רבותיי, יש שאלות? ראיתי שהממ"מ עשו עבודה טובה והביאו פה עוד כמה דברים אני לא יודע אם עברתם על זה מבחני הכנסה לקבלת אבטחת הכנסה ונכות. הוא אומר שגם זה נגזר מהשכר הממוצע. שער הכניסה לנכות, התנאי הוא שהכנסתו של הנכה לא עולה על 60% מהשכר הממוצע. אני מבין את זה. אני אומר שקודם כל צריך לשים גם את האוכלוסיות האלה שהן האוכלוסיות החלשות כמו ניקוי מקצבת אזרח ותיק בגיל המותנה שם זה מ-57% מהשכר הממוצע ושיעור גבייה מופחת לדמי ביטוח לאומי שם גם השיעור הוא עד 60% מהשכר הממוצע. אלה אוכלוסיות שהן די חלשות והשאלה היא אם אפשר להחריג את האוכלוסיות האלה. אתם מסכימים? השאלה אם לא נכון להחריג אותם גם? התשובה שלך היא שהיינו בכלל צריכים להוריד, ולקחנו את האוכלוסיות האלה - - - צריך להבין, לגבי הקצבאות שתיארת וכמו שאמרה היועצת המשפטית, זה לא שיש פה איזו הצעה להקפיא את הקצבה - - - - - - אוטומטית כמו שכולם - - - זה בעצם לא לגרום לשער הכניסה משפטית להתעדכן. אני לא נוגע בקצבה עצמה, אני אומר - - - אני מסכים. אתה לא מעדכן אותה. אתה מקפיא, אתה לא מעדכן. השאלה אם אנחנו יודעים במקום כזה לעשות - - - הם לא מסכימים. הקצבאות שאתה מדבר עליהן הן לא צמודות מראש לשכר הממוצע. מה שצמוד זו תקרת ההכנסה - - מה שנגזר ממנו. לא. - - תקרת הכנסה שאם הם ירוויחו יותר ממנה, יתחילו - - - להם את הקצבה. כלומר, הקצבה מראש לא צמודה לשכר הממוצע. זה לא ככה לגבי כל הגמלאות?

אסיר ציון שהוכר כנכה, הוא זכאי למענק שסכומו שווה ל-18% מהשכר הממוצע. ממש - - - היא עולה עם השכר הממוצע וככה גם מעלה את ההטבות של ותיקי מלחמת העולם השנייה, אם דיברת על הנושא של לנינגרד, וגם התגמולים לחסידי אומות העולם זה ממש השכר הממוצע. גובה הגמלה נקבע לפי השכר הממוצע. בגלל זה הם חייבים להיות מוכנים. כשאתה עושה החרגה, השאלה את מי אתה משאיר בחוץ. אתה עושה פה הפרדה בין אוכלוסיות והשאלה היא מה ההצדקה להפרדה הזאת. אם יש חלק שהצלחתם להחריג, אז כנראה שיש גם אחרים שאפשר להחריג. הרי אין הבדל בין אוכלוסייה לאוכלוסייה. לגבי נכי צה"ל נמסר לנו שבעניינם עשו הסדר מיוחד שלקח את האחוז של השכר הממוצע, כנראה גידול לאורך שנים, והם לא קיבלו את מלוא הגידול בגובה השכר הממוצע אלא ממוצע שמשקף,

שנים עברו. אבל הנימוק שלהם הוא שזה עדכון שצריך היה לעשות, כבר יצא לדרך מבחינתם, ולכן הם רואים לנכון לעשות אותו. כאן אפשר ללכת לפי אותה שיטה ולהגיד שאנחנו לא הולכים לשכר הממוצע הגבוה מאוד שעלה באופן, כמו שאמרת, מלאכותי או לא טבעי, אלא ללכת על משהו שמשקף את עליית השכר הממוצע בשנים הקודמות, כפי שהוא עלה לאורך שנים. אז אנחנו לא לגמרי פוגעים באוכלוסיות האלה. הן לא מקבלות את מלוא הגידול, אבל הן מקבלות איזשהו שיעור מהגידול. אני שם לב אתה מפצה אותי על הדיון הקודם ואתה נותן לי לדבר,

יש סוגיה של תושבים ישראלים שיולדים בחו"ל והמענק שלהם הוא מענק נמוך. אני חושב שכדאי להכניס גם פה בחוק הזה הגדלה שלו. אני בעד. אתם מסכימים? את מסכימה? אני רוצה לציין שזה לא משהו שקשור לשכר הממוצע. זה לא קשור להצעת החוק הזאת. זה לא חלק מהנושא של הצעת החוק הזו. זה נושא שהופץ לגביו תזכיר, אבל הוא לא עבר קריאה ראושנה ולכן הוא לא חלק מהחוק. השאלה אם בשלב זה כשהכנסת כבר מתפזרת, יש לנו דיון בהצעה כזאת שהיא מצומצמת בגדרים שלה. יש הרבה הבטחות, אבל לא בקשר לנושא הזה. אני תומך בזה. אתם מסכימים להכניס את זה בחוק הזה? אין עמדה ממשלתית כזאת. אנחנו כפופים לעמדה ממשלתית. אין עמדה ממשלתית מפורשת של ועדת שרים לגבי זה ולכן - - - גם צריך להבין על מה מדובר. אנחנו מדברים פה - - - אני אומר לך שזה מתואם עם משרד האוצר. דודי מחדד שאם אין עמדה ממשלתית אני מבין שהיו הסכמות פנים ממשלתיות לגבי זה, אבל להגיד שאנחנו נתמוך בו בהצעת החוק הזאת זה לא מתאפשר לי כי אין עמדה בוועדת שרים לגבי זה. מבחינת נהלי החקיקה, חקיקה כזאת שלא עברה קריאה ראשונה, לא עברה את המסלול, יש את הדרכים הנכונות להביא חקיקה, להעביר אותה במסלול הרגיל. זה לא קשור לנושא שאנחנו דנים בו. מאיר, תביאו הצעת חוק רגילה. אני מציע שאני אכניס את זה כהסתייגות לחוק ואז - - - אדוני, אנחנו יודעים על מה מדובר, אנחנו רוצים להבין על מה מדובר. ההצעה הזאת מדברת על - - - אני לא הולך לקיים על זה דיון עכשיו. אבל צריך להבין, גם כשמדובר על הסתייגות כזאת צריך להבין על מה מדובר. אנחנו מדברים על מענקי אשפוז אני יודעת את הדברים מתוך התזכיר שפורסם שנוצרו כדי להזרים כספים לבתי חולים בישראל. לכן קבעו שיולדת מקבלת מענק אשפוז בסכום גבוה יחסית, גם עבור האשפוז שמשולם לה. זה נעשה כדי להזרים כספים לבתי החולים, זה היה צינור להעברת כספים. במשך שנים המוסד לביטוח לאומי טוען שהוא לא קיבל על זה פיצוי מתאים, לא קיבל שיפוי. כרגע מקבלים עליהם שיפוי. עכשיו אומרים לנו שלמרות שהמטרה הראשונית של מענק האשפוז הזה הייתה לבתי החולים בישראל, עכשיו ניתן למי שילדה בבית חולים בחוץ לארץ מענק אשפוז.

אפשר לקבל נוסח של מה שאתם מציעים ולהבין על מה מדובר? אני לא מקיים את הדיון הזה. אני חייב לסיים את הישיבה. היא אמרה משהו ואני חייב להגיב כי זה לא נכון. ראשית, אנחנו נותנים מענק אשפוז למי שיולדת בארץ בדרך קבע מ-1995. עד 2015 לא קיבלנו שום פיצוי, שום שיפוי ממשרד האוצר ואנחנו מלינים על כך. מ-2015 אנחנו מקבלים.

גם היום וגם אתמול וגם לפני שנה ושנתיים, מי שיולדת בחו"ל גם כן מקבלת כנגד הבאת חשבוניות על הוצאות את המענק הגבוה ביותר - - תסדירו את זה בחקיקה מסודרת. עד לתקרה שלו. אז קודם כל, הם מקבלים, לא רק מי שיולד בארץ - - - למה הם נוסעים לחו"ל ללדת? אלה אנשים שנוסעים לחו"ל ללדת? אנחנו מבקשים רק דבר אחד וזה מתואם עם קברניטי משרד האוצר מלמעלה ועד למטה. אנחנו מבקשים להגדיל את גובה המענק למי שיולד בחו"ל כי ההוצאות שם הן פי כמה וכמה יותר גדולות מההוצאות בארץ. אנחנו רוצים עוד קצת לסייע לאלה שנגזר עליהם או נקרא בדרכם מצב שבו הם יולדים בחו"ל. הוא רוצה להגיש הסתייגות שהמליאה תחליט. אבל עדיין אנחנו צריכים לברר. זה נושא שלגמרי לא בתוך הצעת החוק הזה. לגמרי חורג, נושא חדש. לא מכירים אותו, לא יודעים על מה מדובר. צריך להבין מה זה המענק הזה. הוא מבקש להגדיל את הסכום. - - - ללדת בחוץ לארץ - - - - - - עם אותם כללים, עם אותן מגבלות, עם אותן דרישות - - - הרי זה סכום מוגדל לעומת הסכום - - - הוא רוצה להגיש הסתייגות אני אבקש מהחברים להצביע נגד כדי שזה יעלה למליאה.

את תלמדי את זה עד למליאה. אין לי מה ללמוד. הוועדה צריכה להחליט, גם אם היא דוחה את ההסתייגות הזאת, היא צריכה להבין על מה מדובר.

אנחנו מדברים על מענקי אשפוז שיהיו מוגדלים יותר ממה שמשלמים - - - אני לא ממשיך את הדיון. - - - זה קיים בחוק כעת. אנחנו עושים את זה הלכה למעשה באופן שוטף. השינוי היחידי הוא רק בגובה הסכום. אבל הסכום הוא פי שניים. תשלמו סכום כפול שניים ממה שמשולם בבתי החולים בישראל. - - - מתוקצב על-ידי משרד האוצר. יש לזה תקציב ממשרד האוצר - - - תודה רבה. שאלת הבהרה לגבי החוק הזה. גם על מקבלי הפנסיות זה משפיע או רק על מקבלי השכר - - - זה משפיע על הפנסיות בשני מובנים. מובן אחד זה תקרת ההפקדה - - - פנסיה מקיפות. התקרה לא תעלה לבעלי שכר גבוה, הם יכולים להפקיד לקרנות מקיפות. התקרה לא תעלה בהתאם לשכר הממוצע במשק. הוא מדבר על אלה שכבר בפניה. מי שהיה צמוד כשהוא היה פעיל, כלומר, שכר נבחרים, שכר נציגים - - - שופטי בית משפט?

השכר שלהם לא התעדכן - - - 9.5% עכשיו. תודה, תודה רבה. אני מבקש להצביע, ראשית, על ההסתייגות. יש הסתייגות של - - - אפשר לשאול מהי מטרת ההסתייגות? מי זה הציבור הזה שנסע ללדת בחוץ לארץ? הציבור זה נשים שצריכות ללדת בחו"ל בגלל שנקלעו למצב הזה ואנחנו כמדינה חייבים לסייע להן.

מה זה אומר "נקלעו למצב הזה"? מכל מיני סיבות. אלף סיבות יכולות להיות. אני אגיש על זה רביזיה - - - מה זה משנה? אם יש - - - מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת - - - מה הנוסח? מה אתם מציעים שיהיה? תכף יהיה נוסח מוכן.

אין לי את הדקה הזו. בינתיים אני אכניס הסתייגויות על אוכלוסיות - - - אתה רוצה להכניס הסתייגויות? אני אעביר את החוק לדיון אחר. אבל אתה לא רוצה להחריג את האוכלוסיות שדיברנו עליהן? לא. למה? מכיוון שמכניסים ניצולי שואה ומכניסים את - - - ניצולי שואה לא בפנים? ניצולי שואה לא בתוך החוק הזה. הם לא בתוך החוק מראש, אז לא צריך גם להחריג אותם. הם מוחרגים, וגם הנושא הזה של החיילים המשוחררים. נכי צה"ל הם גם לא במסלול של החוק הזה ולכן ההסדר עליהם היה לפי הסכם. אני מבקש שוב לדעת איזה אוכלוסיות מוחרגות. אני יכולה לתת דוגמאות. אי-אפשר לתת כרגע סקירה ממצה על מה זה חל. אני יכולה להגיד שהוראות רבות בחקיקה מפנות לשכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי, אבל יש הוראות אחרות שמפנות לשכר הממוצע מחוץ לחוק הביטוח הלאומי, לפי נתוני הלמ"ס, והן לא מושפעות, כל מה שלא מושפע באופן ישיר,

הוזכרו פה הארנונה והחשמל שהם לא מושפעים באופן ישיר מעליית השכר הממוצע, אבל הסבירו לנו שהם היו עלולים להיות מושפעים באופן עקיף אם לא היו עושים את ההגבלה הזאת. אם שכר המינימום היה עולה, הוא היה משפיע בעקיפין על תערפי הארנונה והמים. אני יכולה לתת דוגמאות לדברים שראינו שהם מושפעים. אמרנו שער הכניסה לנכות הוא 60% מהשכר הממוצע, זה אחד. דבר שני, גם לגבי נכות כללית, אנחנו מדברים על כך שמבחן ההכנסה שלהם מושפע מגובה השכר הממוצע. אם אנחנו מקפיאים אותו, אז אנחנו כמובן נשלם - - - גם סיעוד. גמלת סיעוד, גמלת שירותים מיוחדים למי שאינו נכה. אנחנו מדברים על גמלאות כמו תגמול לילד שהתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה, תגמול לחסידי אומות עולם, קצבת נכי גזזת ונפגעי פוליו ועירוי דם, הוצאות קבורה לנפגעי איבה. יש פה עוד רשימה ארוכה. אלכס, אתה רוצה להביא עוד דברים?

אני רוצה להביא את ההסתייגות של היולדות, אבל אני צריך עוד רגע כי מכינים לי את הנוסח.

מאיר, אתה יכול להגיד לנו מה אתה מבקש? אני סומך על מה שהוא מבקש.

תגיד. בסך הכול לשנות דבר אחד ממה שקיים כיום: מי שיולד בחו"ל - - - כמה היא מקבלת? - - - התקרה היא 14 ומשהו אלף. אנחנו מבקשים להעלות את זה ל-53 אלף ₪. תביא את הנוסח. מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו.

הצבעה בעד ההסתייגות מיעוט נגד,

אין ההסתייגות של חבר הכנסת אלכס קושניר לא נתקבלה.

אני רוצה להעיר משהו חשוב לנו. כשדיברנו על השפעות ישירות, ממש גמלאות שהסכום שלהן מושפע ישירות מהשכר הממוצע, אנחנו רוצים לוודא שלמשל קצבת נכות שבשנת 2022 צריכה להיות מעודכנת לפי עליית השכר הממוצע בשנה הקודמת, ביום העדכון הקודם, היא גם תחושב לעומת השכר המוקפא וככה גם כל - - - הבסיס הופך להיות ה-1 בינואר 2020. כלומר, אתם מקפיאים לשנתיים. אתם לא מקפיאים לשנה. להפך, להפך. - - - הרפורמה בנכות היא רק מ-2022 - - - תודה. כל - - - שמפנה לשכר ממוצע והביטוח הלאומי - - - בשנת 2021, גם אם באמצע השנה, אז אנחנו הולכים לפי השכר הממוצע ההוא שהיה בשנת 2020 שהתבסס על נתונים בין אוגוסט לאוקטובר 2019. תודה רבה. תודה. אני מבקש להצביע על החוק כפי שהוקרא בתחילת הישיבה. מי בעד אישור החוק, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

אני מגיש רביזיה בגלל שאני רוצה לברר את העניין הזה. אני מבקש שתבררי את זה עם מאיר שפיגלר ועם חבר הכנסת אלכס קושניר. אני רוצה לברר שהם לא מושכים את ההסתייגות או מבקשים אישור של הממשלה כדי שאנחנו נבוא למליאה ונוריד את ההסתייגות הזאת או לאשר אותה. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:31.